12 בדצמבר, בשבת נקרא את פרשת ויגש. היום אקרא את שירו של עמיחי חסון, "אגדות שלפני השינה". חסון, יליד 1987, מרמת גן, נשוי ואב לשניים, הוא משורר,

תסריטאי, במאי ויוצר קולנוע וטלווייה ישראלי. ספר שיריו הראשון, "מדבר עם הבית", יצא לאור בשנת 2015, ספר שיריו השני, "בלי מה", יצא לאור בשנת 2018. חסון הוא גם הבמאי והתסריטאי של הסרט התיעודי "ישורון: 6 פרקי אבות", אודות המשורר אבות ישורון מתוך מיזם העבריים. בימים אלו עובד חסון על רומן פרי עטו. אגדות שלפני השינה, "העולם אומר שסיפורי מעשיות מסוגלים לשינה, ואני אמרתי שעל ידי סיפורי מעשיות מעוררין בני אדם משנתם" רבי נחמן מברסלב, חיי מוהר"ן, כ"ה. הסיפורים שלנו אוזלים עד הבוקר. / באור מלא אנחנו מתקשים להבחין / איך הורג הנסיך בחרב דרקון מכונף / איך גוהר הנביא על הילד המת / והילד פוקח את עיניו. // אני רוצה לקחת נסים ולהטיח אותם / בפרצופו של הבוקר / כשרגל ראשונה פוסעת בשוק / לגאול דוכן-דוכן במבט עיניים / שאיננו כלה בפני השמש. // בוקר טוב לכם, אנחנו עוברים לדיון. קודם כל, יש לנו כאן בקשות לדיון מהיר, זה הליך בתוך הכנסת. היו שלושה מבקשים,

נותרו שניים.

חבר הכנסת יעקב אשר וחבר הכנסת יהודה גליק.

הנושא הוא הצעה לדיון מהיר בנושא: גיבוש נהלים בחברת אל על למניעת הישנות מקרים של התעמרות בנוסעים הנמנים על המגזר החרדי לאור המקרה המקומם שאירע בסוף השבוע האחרון. ההצעה היא של חבר הכנסת יעקב אשר. והצעה לדיון מהיר בנושא: התנפלות חברת אל על על הציבור החרדי, של חבר הכנסת יהודה גליק. ובהמשך תהיה גם הצעה לסדר היום בנושא: אפליה והשפלת נשים בטיסת אל על של חה"כ קסניה סבטלובה, חה"כ מוסי רז, חה"כ אחמד טיבי, והם יגיעו. הם מדברים על אותה טיסה?

חברי הכנסת דן סידה וחמד עמאר משכו את בקשתם לדיון מהיר. אני אומר שניים-שלושה משפטים לפתיח, ואני אאפשר לאדוני לפתוח. יהודה שלזינגר מעיתון 'ישראל היום' שנמצא כאן היום, פרסם כמדומני לראשונה את סיפור הטיסה המפורסמת, טיסת השבת, כן שבת, לא שבת, כן כניסת שבת, ואם כן היתה התנהלות לא הולמת כלפי חרדים שהיו בטיסה. אבל מעבר לכל זה, ואני חושב שזה גם מה שמבקש חבר הכנסת יעקב אשר, אבקש להפוך את הדיון מדיון צהוב לבירור אם יש מה שנקרא סיפור דרך או דף פעולה למקרים מן הסוג הזה. א', אם היה, אז למה הוא לא מופעל, או אולי כן. ואם הוא לא קיים, אז אנחנו מבקשים לקיים אותו ולראות איך דברים מן הסוג הזה לא יישנו. אין ספק, אני אומר לך, אדוני, יושב-ראש אל על, ואל על מקיימת עשרות אלפי טיסות בשנה, אני מניח, ואנחנו תמיד מצפים שלעולם לא יהיה. אתה שוחחת איתי, וזה נכון, להכניס לתוך מטוס עשרות אנשים מכול הצבעים ומכול הסוגים ומכול המינים, זה לא עניין של מה בכך. לא שאנחנו רוצים שדברים כאלה יקרו, אבל יחד עם זאת,

יש חזרה כל פעם בצבע אחר, פעם זה יכול להיות חרדים, פעם זה יכול להיות נשים, פעם זה יכול להיות עניין אחר, את זה אנחנו מבקשים למנוע. למרות ההפרטה, חברת אל על עדיין נתפסת, ואתם גם עמלים בפרסומות שלכם שכך יהיה, שזו תהיה החברה הלאומית של מדינת ישראל, למרות שאתם כבר לא כל כך. יש חברות נוספות, לגילוי הנאות, ארקיע, ישראייר, ואלה שלושה גופים שהם היום מאוד חשובים, והתעופה בישראל מאוד התפתחה, מספר הנכנסים והיוצאים גדל באופן משמעותי בשנים האחרונות. ואלה הדברים שאנחנו מבקשים להקשיב ולשמוע. ואם נוכל אחת ולתמיד, שגם יהודה שלזינגר ידע מה בדיוק היה שם, זאת אומרת, כפי שאתם היום יודעים לומר את הדברים. חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, גברתי מנהלת הוועדה, תודה על כינוס הישיבה.

שמח שההתכנסות הזאת והדיון הזה כאן בוועדת הבית של נושאי תעופה ותחבורה מתקיים טיפה בשוך הסערה, וגם אם דקדקת בלשוני, אדוני היושב-ראש, בבקשה שלי לדיון והצטרפו גם אחרים אני מנסה לקחת את זה לכיוון של הפקת הלקחים בכיוון המקצועי. אני לא יכול שלא להזכיר ולומר בכאב לא קטן, ואני לא מאשים דווקא את אל על בעניין הזה. אני חושב שמבחינה תקשורתית ומבחינת שיקוף האמת, היה יכול להיות אחרת. כי אני כאדם חרדי וכאיש ציבור חרדי, נפגעתי מאוד מהפרסומים שהיינו עוד במצב של משחק מכור, שיכלו להוציא דברים החוצה, אנשים שאינם שומרי שבת, כשאנחנו עוד היינו בתוך השבת ולא יכולנו לא להגיב על זה ולא לדברר את עצמנו בעניין הזה. אבל באמת ההצגה הראשונית שנעשתה כביכול, היתה התפרקות והיתה אלימות והיו דברים כאלה לא, ממש לא היה. למזלנו הרב, היתה נציגות של העיתונות החופשית והדמוקרטית במדינת ישראל, והיה שם בטיסה מר יהודה שלזינגר, שאגב גם הוא לא יכול היה לספר את סיפורו בגלל שהשבת אצלו יצאה טיפה יותר מאוחר בעקבות איפה שהוא היה בשבת. הוא הקריא את זה לדף. אבל בסופו של יום היתה פה האשמה שקשה לנו היה לבלוע אותה, כי היא לא היתה נכונה. ודבר שני, לא היתה פה הבנה מינימלית של מה בעצם קורה לאנשים שכל חייהם נושא השבת מבחינתם הוא ייהרג ואל יעבור, מה קורה כשאתה בלחץ של כן יקרה,

אז מותר להיות במתח, מותר לשאול שאלות.

אם היתה גם התנהלות לא נכונה של הצוותים וכולי, דבר שיכול לקרות אבל צריך להפיק ממנו את הלקחים. אבל אני לא רוצה להפוך את הדיון על הנושא הזה. הנושא הזה, אני חושב שגם אל על הבינה ואני מקווה שגם תבין, אחרי שהיא תסיים את הבדיקות שלה, שקצת לוקחות הרבה זמן, והיתה התנצלות, ולא רק ההתנצלות שלה, אני חושב שגם ההתנצלות של התקשורת, או התנצלות של אותם אנשים שהיו בטיסה, עם כל הכבוד, ולא התחשבו באחיהם שיושבים לידם ושהלב שלהם דופק אם יחללו את השבת. אני דווקא מבקש, אדוני היושב-ראש, גם בהכירי את הוועדה ובהכירי אותך, לקחת את זה לכיוון של הפקת לקחים, של לדעת מה הנהלים הקיימים היום, צריך נוהל ברור לשבת, עם איזה שהוא קו אדום שמשעה מסוימת, ותלוי בכניסת השבת וביציאתה, עוברים לנוהל הזה באופן אוטומטי, לא צריך להזעיק את המנכ"ל ואת היושב-ראש מהבית בערב שבת, לתת להם להכין בשקט את החמין ולהיות עם משפחותיהם, נוהל ברור שהקברניטים יודעים, שהדיילים יודעים. ואני רוצה לומר דבר אחד לצוותים שנמצאים באוויר באותם מקומות ולא להנהלה. אני מכיר את היושב-ראש הרבה מאוד שנים בקופת חולים כללית, זה אדם שידע לתת את השירות לכלל המגזרים בצורה הנכונה ובלי בעיות. אני לא זוכר שום פיצוצים סביב קופת חולים כללית בכל הנוגע לציבורים שונים. אבל אני רוצה לומר דבר אחד. אם הצוות, הדיילים, הדיילות, הטייסים,

בוא ננסה לדמיין לעצמנו, תעזור לי בזה,

כי אדוני בספורט חזק יותר ממני, בוא נדמיין שהיתה אמורה להיות איזושהי תחרות ספורט גדולה בשעה

וחייבים להגיע בשעה שלוש וחצי כדי להספיק להגיע ולעבור את הבידוק, תאמין לי שהכול היה נראה אחרת, בגלל שכולם היו מבינים שאם אתה מגיע אחרי ארבע זה למכור קרח לאסקימואים או אתרוגים לאחר סוכות. וברגע שהצוות, ואני חושב שמעבר להפקת הלקחים ומעבר לנהלים שאנחנו מצפים שתעשו אותם, ואם הם קיימים, אז נשמח לשמוע עליהם, תהיה גם הסברה לעובדים. ואני אסביר למה. קודם כל אנחנו מעריכים מאוד את זה שחברת אל על ממשיכה, כפי שאמר היושב-ראש, כחברה לאומית גם לאחר ההפרטה, ועל כל שהיא לקחה את נושא השבת מבחינתה כבילט אין

למרות שיכול להיות שיש הפסדים בגלל זה,

מברכים בעקבות זה. אני לא נכנס לזה. אנחנו מכבדים את זה ומעריכים את זה מאוד. אבל מהרגע שזה התפריט שלכם, שאדם יודע שכשהוא עולה על טיסה של אל על, הוא לא צריך לחשוש מנושא שבת ומנושא של חילול שבת, דבר שכל חייו הוא נזהר ממנו, זה חלק מאמנת השירות שלכם, זה חלק מהשליחות שלכם מול הלקוח. ולכן אני רוצה לשמוע יותר מאשר לשמוע, ואני בטוח, אדוני היושב-ראש, אני מכיר את הדיונים אצלך, זה יעבור מהר מאוד לחלק הפרקטי, לחלק המעשי שלו, למרות שצריך גם לשמוע מה היה שם, ונמצאים פה אנשים שהיו בטיסה. אבל זה להחלטתך מי ידבר, מתי ידבר ואיך. ואני רוצה לצאת מהישיבה הזאת עם לקחים והסדרה של נוהל מסודר לעתיד בנושא של נוהל שבת.

תודה, אדוני. מי מחברי הכנסת רוצה להוסיף מילה בהקשר הזה? בבקשה. מעבר למקרה המצער שהיה וצריך לבדוק מה היה, אני ישבתי עם יושב-ראש הדירקטוריון, ושמעתי ממנו מה הם מתכוננים ומוכנים לעשות כדי שלא יישנו מקרים כאלה. היו שם גם דברים שלא היו בשליטה של מאן דהוא. יכול להיות שההתנהגות לא היתה צריכה להיות כמו שהיתה, אבל יש דברים שהם לא בשליטתם, כמו מזג האוויר וכולי. אבל בכל מקרה, אין לי ספק שאל על היא חברה שפניה לתת שירות לכל הציבור הישראלי, ובפרט לציבור החרדי שהוא חלק נכבד מהלקוחות שלה, ויש לנו עניין לחזק את החברה כחברה לאומית. אין לנו ארץ אחרת. זו הארץ שלנו. ולכן אין לי ספק שהמסקנות יוסקו, ובסופו של הליך, הדבר הזה שקרה הוא היה מקרה חד פעמי ולא יישנה עוד. חברנו,

תודה, אדוני היושב-ראש. אני לא אחזור על מה שנאמר.

רוצה לחזור על משהו שעוד לא נאמר. גם אני ישבתי עם היושב-ראש ועם הסמנכ"ל. אני חושב שאחד הדברים החשובים שנאמר הוא שתוקם איזושהי ועדה שתורכב גם מנציגים מהציבור החרדי וכמובן

שתקבע איזה שהם נהלים ברורים וגם דרך לפעולה, לא צריך בכל טיסה להזעיק את המנכ"ל מהבית, אלא על מנת שנוכל לקבוע סדרים מאוד מאוד ברורים, מה יקרה אם קורה עוד פעם כזה סיפור, איך לפתור את זה לפני שזה יוצא משליטה. והדבר האחרון, כפי שאמרתי, שאנחנו מבינים שאל על לא עומדים מאחורי כל הפרסום שהיה נגד הציבור החרדי, אבל כן היינו מצפים, ואני חושב שזו הבנה שכן היתה בינינו

שאם קורה דבר כזה עוד פעם, להגיד בקול ברור, אנחנו לא אלו שמאמינים לסרטונים שיצאו החוצה, זה לא יצא מאתנו.

הסמנכ"ל אמר את זה בקולו ברשת ב'. אבל אני חושב שזה דבר שהיה צריך לחזור עליו יותר, כי בסוף אנשים רואים את הפרסומים בעיתונים ואומרים, בוודאי שזה חלק מהם, מה שלא היה נכון. טיבי, בבקשה. תודה רבה, היושב-ראש. אני אחד מהיוזמים - - - כן, הקראנו. הודעתי כבר מראש. הצטרפתי לבקשה של החברים - - הודעתי, אדוני. - - כדי לנסות להשתלב בנושא הדתי "אל עלי" כזה. האמת היא שבהצבעות בכנסת, לפעמים - - - לפעמים,

לפעמים זה מוצלח. אני מודה. להזכיר שוב, למשל, את הנושא של חוק טיבי 1 ו-2.

מכירים את זה. בילינו פה כמה שעות טובות. חוק טיבי 1 כבר עבר. עכשיו זה 2. עכשיו זה 2. גם יעבור, בעזרת השם. מחכה ליושב-ראש, איתן כבל.

אתה עכשיו עשית מעשה שלא ייעשה, כי זה אצלך. אה, זה אצלי? הערבים תמיד אשמים. זה מובנה. ברור. מיום היוולדם. כמה פעמים אמרתי לך? - - - אמרת, יצאת ידי

מעניין לעניין באותו עניין, אני רוצה לדעת מה הסכום שאל על שילמה כפיצוי על עיכובים

חוקק חוק טיבי 1. חשוב שהציבור יידע. היתה פה ישיבה לפני שנה, ולאה זוכרת, והם נתנו מספר.

גם אני זוכר, לא רק לאה. אמרו 30 מיליון. גם אתה.

כשהכנו את חוק טיבי 1 על עיכובים, פנה אליי בזמנו גם חבר הכנסת גפני וגם יושב-ראש הסיעה מוזס כדי להחריג את השבת מהעיכובים, והסכמתי.

תזכור את זה בהצבעות הבאות, אתה.

ציפור הנפש, וכדומה, והשאלה, אדוני היושב-ראש, כמה נוסעים

להצטרף לטיסה, לא לעלות

בשנה האחרונה. אנחנו עכשיו בדצמבר, במשך שנה כמה נוסעים ערבים לא הורשו לעלות לטיסה

למשל, לפי החוק, אם אתה מגיע בזמן, מציג את

ועונה על השאלות

אי אפשר לא להעלות אותך לטיסה. ואם לא מעלים אותך לטיסה, אתה מקבל 10,000 שקל. ויש סיבות אחרות. אני רוצה לדעת תשובות על שתי השאלות. תודה, אדוני. מוסי, בבקשה. אגב, לשאלות של אחמד גם אני אשמח לקבל תשובה. זה בלי קשר להצעה שהגשתי - - - גם על השאלות שלי? לא שמעתי אותך.

אבל אם זה על השבת, אני אשמח לקבל תשובה גם. אני רוצה לשאול אם ידוע כמה נוסעים מלווים אותם מרגע הבדיקה עד רגע העלייה למטוס. אתם יודעים שהתופעה הזו קיימת, מלווים אותם מרגע הבדיקה עד העלייה למטוס. הם לא משוחררים ללכת לאן שהם רוצים.

אני ראיתי את זה במו עיניי. מה זה קשור לאל על?

זה רשות שדות התעופה. זה קשור לאל על. אם יגידו לי אחת שראיתי במו עיניי, אז אני לא אוכל להוכיח שזה לא נכון. אם יגידו אפס, אני אוכל לטעון שמי שיושב פה לא יודע את העובדות. אני גם יכול להביא אותה - - - רציתי לשאול על נושא נשים בעקבות המקרה שהתפרסם, ואני בטוח שיש רבים שלא התפרסמו. אני רוצה לדעת מה אל על עושה בנדון לגבי מי שלא רוצה לשבת ליד נשים, איך ההתנהגות, מה הנוהל, כמה נשים הזיזו מהמקום שלהם, ואם שינו את הנוהל כתוצאה מהפרסום שהיה. תודה, אדוני. יהודה שלזינגר, הכתב, אתה מוכן, בבקשה, להציג את מה שאתה חווית? ואנחנו נפתח את הדיון. יהודה שלזינגר, כתב פוליטי של ישראל היום. אני בסיטואציה לא של מסקר האירוע,

חצי חצי. הייתי בטיסה הזאת. קודם כל, תודה ליושב-ראש שנתן לי את הזכות לדבר. אני חושב שמעבר לדברים של הפיצויים ושל העיכובים, שהכול נסבל, מה שבעיקר מפריע לנוסעים ואני בקבוצות הווטסאפ של הנוסעים, אני רואה את זה זה שאל על אצה רצה לספר במוצאי שבת בהודעה רשמית שהנוסעים התפרעו והיתה התפרעות, ובגלל ההתפרעות היה עיכוב בטיסה. והדברים האלה של התפרעות בטיסה יצאו בהודעה רשמית של אל על במוצאי שבת. - - - אני יכול לשלוח לכבודו את ההודעה הזאת. צריך להבין את הסיטואציה.

למרות שלוש שעות העיכוב במטוס, הנוסעים רקדו, שמחו, קיבלו את זה באיזושהי הבנה מסוימת. אחר כך ההתקוממות התחילה, וכדאי לעשות סדר בעובדות, שש שעות אחר כך כשהטייס מודיע שעה לפני ההמראה שאנחנו נוחתים שעה לפני שבת, אין שום בעיה, הרב סורוצקין עוד אומר שמי שיש לו בעיה, הוא יפתור את הבעיה. ושעתיים לפני הנחיתה פתאום מודיעים לנוסעים שהם יבלו את השבת באתונה, והנוסעים החילונים ימשיכו. דרך אגב, ההתקוממות, ולא היתה טיפת אלימות, היתה משני הצדדים, גם החילונים וגם החרדים. החילונים מאוד כעסו כיוון שהדביקו להם קונקשן, והחרדים יבלו את השבת בלי המשפחות, בלי הילדים, בלי המזוודות. כל הסיטואציה הזאת פחות הטרידה את הנוסעים. קורה, קרה, יקרה.

אבל לפתוח במוצאי שבת את האתרים ולראות שם את הפרסומים בכל האתרים, כולל דרך אגב ב'ישראל היום', עד שאני הוצאתי שבת ויכולתי גם להגיב לדבר הזה. אתה מבין איך תקשורת עובדת? שערורייה - - - ולשמחתי גם הסרטתי וצילמתי את הכול. לפתוח במוצאי שבת ולראות כולנו ביחד במלון את הכותרות עלינו, שניסו לפרוץ לתא הטייס, שדיילת קיבלה אגרופים, וכל מיני דברים כאלה, ואז לראות בסוף הידיעה את תגובת אל על: אנחנו ננקוט ביד קשה נגד הנוסעים שהתפרעו. התחילה התגובה התקשורתית שלנו לעניין הזה, אבל זה עוד לא שינה את סדר היום. למחרת בבוקר, אצל ניב רסקין, אני הגעתי לשם, יושבת הסמנכ"ל הנכבד מולי, וניב רסקין לוחץ אותו ולוחץ,

האם היתה אלימות? האם היתה אלימות? והסמנכ"ל אומר: לחלוטין, היתה אלימות, ואנחנו נגיש בסופו של יום גם תלונה במשטרה. יושבת גם הסמנכ"לית יום למחרת בערוץ 10, אם אני לא טועה, ואותם טקסטים, ועוד סמנכ"ל אחד בתוכנית של דוריה למפל אחר הצהריים, וכולם חוזרים על אותם טקסטים. אני שומע את הדבר הזה של אל על, שגם טענו כלפיי שאני יוצר איזה שהוא פייק ניוז, שהם לא אמרו על החרדים זה ההיתממות הכי מוזרה ששמעתי אי פעם. קודם כל, אם היתה אלימות, ממי שמעתם אותה? איך הפצתם אותה מיד במוצאי שבת? מי אמר לכם את הדבר הזה? האם זה מתועד? אנחנו שלושה-ארבעה שבועות אחרי, ואין תיעוד אחד, מלבד אולי אותו דייל שניסה לחטוף לי את הטלפון, של אלימות במטוס הזה. ויותר מזה, וזה שוב הדבר שהכי מכאיב לנוסעים, שעם זה שהם קיבלו את כל גזירת הדין הזאת, וזו היתה אכבר גזירת הדין, לא רעה בכלל, אבל עברנו את זה בשבת, זה לא אסון. אבל לצאת מהדבר הזה ולשמוע במוצאי שבת שעם כל ההבנה ועם כל הקבלה של הדברים, שהנוסעים היו אלימים, זה היה מרתיח דם ברמות שקשה מאוד להסביר.

אני רק לא מבין למה לקח שבועיים לחברת אל על לצאת בהתנצלות או בהבהרה מאוד לא ברורה מדוע השחרתם ציבור שלם, במקרה הזה על לא עוול בכפו. תודה, יהודה. הערה, אדוני היושב-ראש. כן, בבקשה.

יהודה אם הבנתי אותו נכון, מבחינת מסקנה ושורה תחתונה. שזה לא הוגן שעיתונות תרד על קולקטיב בגלל דעות קדומות. האם הבנתי נכון? אחמד, אתה מכל שבת עושה מוצאי שבת. אני מסכים לחלוטין. אני רוצה שתבדוק אפשרות לכתוב ב'ישראל היום' טור על זה.

אה, הציעו? בזמנו, כן. אז כנראה שזה עיתון פלורליסטי. לא תמיד. מוזמן גם מחר, דרך אגב.

אדוני היושב-ראש, על פי ההלכה טיבי עובר עכשיו על הלכות שבת, כי אסור להכין דברים משבת לחול. הוא מכין דברים משבת לחול, לוקח את נושא השבת - - - אתה - - - את תהליך הגיור שלו. טיבי, אני מציע, יש להם בעיות עם החסידים אצלהם, לפי ההתקרבות ביניכם - - - נעביר קורס.

זה יכול להיות לא רע. אני אומר לך, לטיבי יש סבא גאליציאנער או משהו. יש לי בקשה, יש כאן בעצם שתיים-שלוש נקודות מאוד ברורות שאני מבקש שנשים את האצבע עליהן. האחת, קודם כל האירוע עצמו. יהודה שלזינגר העלה כמה נקודות ענייניות. אתה יודע, גם מודה ועוזב ירוחם. היתה תקלה ואני מניח שהדוברים שאמרו שהיתה אלימות, הם לא היו בטיסה ומישהו כנראה הזין אותם בתוך התהליך הזה בצורה כזו או אחרת. לכן אני מבקש מאוד שנהיה ממוקדים. בואו לא נצבע בצהוב את הדיון, למרות שהכתב הוא בכתום. אלי דפס, בבקשה. אני אלי דפס, יושב-ראש אל על. יושב-ראש הוועדה, מנהלת הוועדה, חברי כנסת נכבדים, אני לא אפליג למחוזות שביקשת שלא אפליג אליהם, אבל לא אשאיר אותם בלי מענה קצר. לגבי חבר הכנסת אחמד טיבי, כל מה שקשור למלווים בטיסות או מעוכבים ולא יוצאים לטיסה, אחריות הביטחון בשדה התעופה היא של רש"ת. אל על אחראית על הביטחון בתוך המטוסים בלבד,

בשדה התעופה בן גוריון. לכן, שאלותיך, מן הסתם, שיופנו למי שאחראי. אבל בטח לאל על יש נתונים מספריים על נוסעים שלה.

אין לכם נתונים על נוסעים שלכם שהיו אמורים לעלות למטוס ולא עלו? אני נמצא בחקירה או עכשיו באמירה? אז אני רק אמשיך את דבריי. למה אתה רואה בזה חקירה? שאלה זה חקירה?

אבל אני לא הפרעתי לו באמצע דבריו, אז שלא יפריע לי. מר דפס, אנחנו לא בטיסת אל על או

יש לנו יתרון יחסי כאן.

ואתה גם כן הגעת מהקופה. היו לנו יחסים טובים כשהוא היה בקופה.

משהו קרה? לא קרה שום דבר. סליחה, אלי. אני לא מאפשר בדרך כלל להפריע לדובר.

שנייה.

חנה בבלי, אללה ירחמה, כבר נפטרה, ואנחנו נוהגים לחרוג

חברי כנסת,

כשהם מגזימים, אני משתיק אותם. ולעתים, אם צריך,

אני מבין שלא הגזמתי.

ממש לא. שאלה לגיטימית לחלוטין. ואני מבין שתשובתי התקבלה. עדיין לא.

כי מה, אתה טוען שהביטחון באל על הוא כמו בשאר החברות? אנחנו יודעים שזה לא נכון. תנו לו, חברים. בואו נאפשר לו קודם כל להציג.

- - זה לא הגון בכלל להגיד את זה פה. - - אני מבקש להעביר את המספרים אל היושב-ראש,

שאל על תעביר - - - ברור. אל תדאג. אני כבר הבנתי את מה שאדוני מבקש כשהוא פתח את הפה. אפילו אני הבנתי. - - - בואו נחזור לענייננו. אני רק חוזר על תשובתי הקצרה: הביטחון בשדה התעופה, מעוכבים או מלווים עולים לטיסות זה באחריות רש"ת, לא באחריות אל על, אנחנו לא יודעים - - - לגמרי נכון. אז נסגור את הדיון. לגבי כמה פיצויים אל על שילמה אני אאסוף את הנתון ואני אתן.

כי חלק מהפיצויים נוגעים לאירועים שקרו - - - מסוימת - - - אלי דפס,

כדי שלא נברבר ולא יהיה לך נעים לכדרר ברחבה, אז אנחנו נגיד לך את הדברים בצורה מאוד ברורה. אנחנו מבקשים עד לא יאוחר מ-10 ימים מסמך, כפי שהיה כבר בדיון לפני כשנה, בו כל מקבלי הפיצוי מאל על על עיכובי טיסות והסיבות למתן הפיצויים. זה לא דוח סודי - - - על פי חוק - - - כן, על פי חוק טיבי הראשון. אבל אדוני, פעם שנייה אתה לא נותן לי להשלים

אמרתי שאנחנו לא יודעים כרגע וניתן את הנתון אם יתבקש בתבנית שתרצו אותה.

אקסל - - - כן. לגבי האירוע שלשמו התכנסנו קודם כל, אל על מתנצלת על מה שקרה, וגם התנצלה, אולי בעיכוב מסוים. ההתנצלות נובעת בין היתר על שנגרמה עוגמת נפש לאנשים, על כך שהיו צריכים להגיע בשעה מסוימת, ביום מסוים, למקום מסוים, ולא הגיעו, ולא משנה מה האשמה, אלא לוקחת אחריות ומתנצלת מהסיבה שהיה באחריותה להביא אותם למקומם בזמן הנכון. אבל צריך לזכור דבר אחד. החברה הישראלית שלנו מפולגת, לא סובלנית מספיק, צינית, והכול נכנס לתוך קופסה שנקראת מטוס. בתוך המטוס הזה כולאים אנשים לחמש שעות, לעשר שעות, והחברה הזאת הישראלית צריכה לחיות ביחד בתוך מטוס. ולשמחתי הרבה, והגאווה הרבה של אל על, שבדרך כלל, ברוב המקרים, ברמה של 99.9%, הכול עובר בשלום, בכיבוד הדדי של גזע, דת, מין, ואין לנו שום אירוע חריג, וכשהוא קורה, הוא עולה מיד לכותרות. ואם הוא קורה עכשיו ברחוב, בירושלים או באיזשהו מקום, לא בהכרח הוא יגיע. ואנחנו משתדלים בכל כוחנו כחברה לאומית, אנחנו מתגאים בכך שעדיין מכתירים אותנו כחברה לאומית, כי אנחנו רוצים להיות החברה הכי טובה לישראלים, אנחנו גאים בכך שככה עוברת טיסה בשלום בדרך כלל באל על. אל תכניסו את אל על בכוח לדילמות החברתיות, להדרת נשים, לפילוג בין חרדים לחילונים, בין ערבים ליהודים. זה לא מקומנו, אנחנו לא רוצים להיות שם.

אנחנו רוצים להיות גשר, ולא גורם שאם קורה אירוע אז אל על היא התווך של אותו אירוע. דרך אגב, מישהו הזכיר פה יותר מדי פעמים את תפקידי הקודם המקום היחיד הנוסף שכל העדות מתחברות ביחד, המגזרים והמגדרים זה בתי חולים. גם שם שמים אנשים בסוגריים בכפייה, אין להם ברירה, הם חולים, וגם שם פחות או יותר זה עובר בשלום. וזו המטרה של אל על, שלא הדיונים האלה שנמצאים בכל במה בחברה הישראלית יהיו עכשיו בתוך אל על.